היום ה-21 במרס 2022 למניינם, י"ח באדר ב' התשפ"ב. אנחנו פותחים את הדיון. אני חייבת לומר שאני מגיעה כרגע מנמל התעופה בן גוריון, שם הוצאנו את המשלחת הישראלית של מערכת הבריאות לאוקראינה. זה באמת הודות למשרדים משרד החוץ, משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, בשותפות גדולה של קרן שוסטרמן, שיבא, שניידר ונציגים של כל מערכת הבריאות בישראל. מאוד מרגש. כאשר מדברים על מערכת הבריאות בישראל כחוד החנית ולא רק אור לעצמנו אלא גם אור לגויים, בהחלט אמירת שלום והפרידה מהמשלחת היום בנמל התעופה בן גוריון היה אחד הדברים היותר מרגשים. זאת עשייה מאוד משמעותית של מדינת ישראל להקמת בית חולים שדה באוקראינה. בית חולים שדה כבר הוקם שם ורק מחכה לצוות הרפואי, 64 רופאים, צוות רפואי כולל בתוכו גם אחים, גם אחיות וגם רופאים שעושים את דרכם עכשיו לאוקראינה. בהחלט גאווה גדולה ותודה לכל השותפים ולכם כל הנציגים של מערכת הבריאות כאן שגם שלחו נציגים שנמצאים על המטוס בדרכם במשלחת. אם אמרנו שבמקום הזה אנחנו אור לגויים, רצוי שנהיה גם אור לעצמנו, ובמקום של להיות אור לעצמנו אני מזכירה לכולם שנמצאים איתנו כאן נציגים של בתי חולים והם נמצאים גם ב-זום. אחד הדברים ששמנו לנגד העיניים זה לשפר את המנגנון של תקצוב בתי החולים ובתוך ההתחשבנות של ה-קאפ של בתי החולים מול קופות החולים, הכנסנו סעיף חדש שהוא סעיף 9 שמביא צינור נכון ומאוזן יותר לצורך הפעילות הזו של תקצוב בתי החולים מדי חודש בחודשו ולא דרך מבחני תמיכה וכדומה. אנחנו לקראת סוף הרבעון הראשון של שנת 2022. בינואר זה היה אמור להיכנס לתוקף ובתי החולים היו אמורים להיות מתוקצבים על פי אותו סעיף 9 אבל כרגע אנחנו עדיין לא נמצאים במקום הזה. לא נמצאים במקום הזה בהיבט שכבר אנחנו נמצאים בחודש מרס והתקצוב הזה של בתי החולים הציבוריים, הממשלתיים ובכלל כל בתי החולים באותו סעיף עליו דיברנו, עדיין לא יוצא לפועל. אני חייבת לומר שבכל דיון ישבו כאן גם נציגים של הבריאות וגם נציגים של האוצר ואמרו שזה בשיח, שזה בדין ודברים וזה עניין של שבוע ושבועיים עד שזה ייפתר אבל הנושא הזה לא נפתר ולא בא לידי מימוש, בטח לא כאן בוועדה. נתנו למשרדים לעשות את הדיונים מאחורי הקלעים אבל אני חושבת שבסופו של דבר גם מנהלי בתי החולים - וגם אנחנו כוועדה שחתמנו על הסעיף הזה ונתנו כביכול את ההכשר לצורת התקצוב החדשה צריכים לקבל תשובות מהמשרדים היכן הדבר הזה עומד ומה הם יסודות המחלוקת שעוד נותרו פתוחות. ראיתם שהדיון כאן כולל בתוכו גם את הנושא של המתמחים ותכנית המיטות. כמובן שלכל נושא כזה אנחנו צריכים להקדיש דיון משל עצמו אבל איך זה קשור לאותו סעיף 9? כי בסופו של דבר כל המערכת מבחינתנו, כמו שאנחנו רואים את זה, בטח כוועדה, נותרת תקועה ולא מתקדמת. זה אומר שאם צריך להביא את היישום של המתווה של המתמחים ואני מזכירה לכם שב-1 באפריל המתווה הזה צריך להיכנס לתוקף בצורה כזו או אחרת או שלא ייכנס לתוקף בצורה כזו או אחרת אם הוא לא נכנס לתוקף בצורה כזו או אחרת, מה זה אומר על בתי החולים שבעצם עוברים על איזשהו צו אותו פרסמה שרת הכלכלה והם אמורים לעמוד בצו הזה? מה זה אומר לגבי אותם מנהלי בתי חולים כמעסיקים של אותם מתמחים שאמורים ליישם מתווה כלשהו שעדיין לא יצא לפועל? אנחנו יודעים שהמתווה הזה נתקל בקשיים וקשיים תקציביים בין הבריאות לבין האוצר. הפחד שלנו, בטח כוועדה, הוא שהקושי התקציבי הזה בסופו של דבר מוביל ויוביל לקושי תקציבי גם בתכנית המיטות שעתידה להתפרסם. כאשר אנחנו מדברים על תקנים, תקנים אלה רופאים, אלה מתמחים, תקנים בסוף אלה גם בסוף מיטות ומי שיאייש את אותן מיטות בפועל הלכה למעשה בבתי החולים. צריך לומר את האמת שאנחנו בדאגה מאוד גדולה שמא התקציבים האלה אולי לא מסונכרנים עם כלל התקציבים או שכרגע הם לא מתקדמים לכדי פתרון וסעיף 9 נותר בצד ועדיין לא בא לידי יישום כי פתרונות אחרים או מענים אחרים בתחום מערכת הבריאות, עדיין לא באו על פתרונם. אני לא אומר שסעיף 9 כרגע שבוי אבל אפשר אולי לומר שהוא כרגע לא מתקדם בגלל שנושאים אחרים בתוך המערכת גם לא מתקדמים ואחד קשור בשני. אנחנו רוצים לברר האם זה נכון. אם זה לא נכון אין כל בעיה. העברנו את סעיף 9, צריך להביא אותו לידי מימוש הלכה למעשה ואנחנו רוצים להבין היכן הדברים תקועים. אם זה נכון ויש השלכה מתכנית מיטות, תכנית מתמחים לנושא הזה של תקצוב בתי החולים - חשוב שנבין את ההשלכות שעומדות כאן על הפרק. לצורך כך נמצאים איתנו נציגים של בתי החולים הציבוריים, מנהלי בתי החולים, סמנכ"לים, סמנכ"לי כספים. תודה רבה גם למשרד הבריאות וגם למשרד האוצר ששלחו את האנשים שיושבים בכל הדיונים האלה ודנים בהם יום יום ושעה שעה כדי שנוכל פחות או יותר להבין היכן הדברים עומדים. אני חושבת שנשמח לקבל סקירה מכם - עוד לפני שנתכנס לתכנית המתמחים ונרד לרזולוציות עמוקות יותר איפה עומד סעיף 9 ולמה אנחנו לא מתקדמים איתו ביחד. יושבים כאן מנהלי בתי החולים הציבוריים,

נמצאים איתנו ב-זום גם מנהלים של בתי חולים אחרים. זה חודש שלישי שהתקציב לא עובר לבתי החולים. עברנו את ה-15 במרס כאשר מינואר הם היו אמורים להיות מתוקצבים על פי התקצוב החדש החודשי. אנחנו עומדים לפני חגים והשאלה מה יהיה והאם יהיה לבתי החולים איך לממן את הפנסיות, את התשלומים, את המשכורות של אותם עובדים בבתי החולים. אנחנו רוצים לדעת האם יש אפשרות, אם יש באמת עיכוב מאוד גדול, לתת לבתי החולים האלה איזושהי מקדמה על חשבון. אם לא, למה לא ומה הבעיה בתוך הסוגיה הזאת. אני אשמח אם משרד הבריאות יפתח וייתן איזושהי הקדמה לנושא של סעיף 9 שהוא זה שחשוב לי כרגע ובו אני רוצה להתמקד ולהבין היכן הדברים תקועים ומה הסוגיות שעומדות במחלוקת. האמת היא שיש דברים שבאמת היינו שומרים אותם מאחורי הקלעים אבל כולנו כאן חושבים גם כוועדה וגם כרופאים שנמצאים כאן - שהגיע הזמן להתקדם בנושא הזה. בוקר טוב. מנהל אגף פיקוח על מערך האשפוז, משרד הבריאות. הנושא מתקדם בנפרד מכל דבר אחר. אני באופן אישי מקדם יחד עם האוצר את המודל, את התקנות של מודל התקצוב והוא לא קשור בשום דבר. עברנו כברת דרך מאוד מאוד ארוכה בחודשים האחרונים. המודל שהתפרסם לפני מספר חודשים בטיוטה להערות השתנה וזה משהו שהיה לנו מאוד חשוב. אף אחד לא רצה שיתפרסם מודל שיפגע בבתי החולים, יפגע במצבם הפיננסי. יש פער מהותי בין המשרדים שאפשר לסגור אותו מאוד מאוד מהר. פער שמבחינתנו הוא תנאי שיאפשר יציבות של בתי החולים. אנחנו לא רוצים לפרסם את זה בלי שתהיה איזושהי תחושה שאנחנו יודעים - - - מה הפערים? איפה יושבים הפערים? פער בתקצוב של בתי החולים. מה הסכום? בוקר טוב חבר הכנסת ליצמן, סגן השר לשעבר. אני שמחה שאתה כאן. תוכל להוסיף לנו מהידע שלך. אני שמחה שאתה כאן ושאולי תוכל להאיר את עינינו. כמה הפער? יש פער של כמה מיליונים.

אתה מסתובב. תכל'ס, כמה הפער? תשובה מדויקת.

פער בסדר גודל של 50 מיליון שקלים.

יש תקציב והמשמעות היא שצריך להוריד מהתקציב של המשרד. אנחנו דנים על הפער הזה. אפשר לסגור אותו מאוד מהר. ברגע שיהיה אפשר לפרסם, נפרסם אותו. הנושא של סעיף 9 עומד כרגע בפער תקציבי של בערך 50 מיליון שקלים. זה לא עומד בסוגיות אחרות שקשורות לחשב מלווה או דברים שנאמרו כאן או שהם גם על הדרך אבל זה לא מה שיסגור את הפער.

אנחנו עברנו כברת דרך מאוד ארוכה ובמיוחד בשבוע האחרון. היה שיח מאוד מאוד טוב אבל יש עוד פערים קטנים, פער אחד שנשאר, ואנחנו עובדים כדי לסגור אותו. נמצא איתנו חיים הופרט ב-זום? אני רוצה לשמוע אותו.

הוא עוד לא ב-זום. נועה היימן ממשרד האוצר, נשמח לשמוע קצת על הנושא הזה. אני אגיד שלצערי מה שנדב אמר עכשיו, זאת פעם ראשונה שאני שומעת את זה. מה זה 50 מיליון שקלים?

אני לא יודעת להתייחס כי הנושא, לפחות מולי, לא עלה בשום שלב. בשום דיון שאני הייתי בו והיינו במספר דיונים על הנושא בשבועות האחרונים לא עלה הפער התקציבי.

זאת פעם ראשונה שאני שומעת על פער תקציבי, וחבל כי יש סיכום תקציבי בין המשרדים שבו עוגנו כל ההבנות לגבי המודל שגם אחר כך עוגנו כאן. אחרי שהגענו להסכמות בין המשרדים, הגענו לכאן.

הכול היה מוסכם ובשום שלב לא שמעתי על פער תקציבי.

אם יש פער תקציבי, תטפלו בו אחר כך אבל בואו נתחיל לצאת עם המודל לדרך. זה מודל שהבטחנו אותו. אתם ישבת כאן, חתמנו פחות או יותר על התקצוב שלו, גם העלינו לו את התקציב כאן בוועדה ובאמת האוצר נענה לבקשתנו בתחומים האלה. אני מזכירה לכם שהבאנו גם לבתי החולים מבחני תמיכה בתחום של הפנימיות, בתחום של המתמחים, דברים נוספים. ה-100 מיליון שמציינים שהוספנו למודל של המערכת,

הוספנו כמעט חצי מיליארד שקלים וצריך להבין שחוץ מהסכום הזה, כי זה 100 מיליון ותכפיל את זה, ש כאן מודל של קאפ של כמה שנים, אנחנו הוספנו המון כסף לתוך המערכת - 60 מיליון למתמחים, 20 מיליון לפנימיות, הכנסנו עוד מכשירים רפואיים, מכשירי דימות. הכנסנו המון באותה חבילה. בסופו של דבר מנהלי בתי החולים יושבים כאן, מעולה, יש פער של 50 מיליון שקלים שאולי צריך לגשר עליו וצריך לעבוד עליו. אני מוכנה שנקיים כאן גם דיונים ביום שאחרי אבל זה לא אומר שבשוטף אנחנו יכולים כרגע, חודש ראשון, שני ושלישי, להחזיק את כל מנהלי בתי החולים כבני ערובה של הסעיף הזה. כמו שאמרה יושבת ראש הוועדה, להחזיק כבני ערובה 2.5 מיליארד שקלים בגלל 50 מיליון שקלים שאני שומעת עליהם עכשיו פעם ראשונה, אותי זה מעט מפליא. אני מבינה את התחושה של גרירת הרגליים כי קיימנו כאן כמה דיונים ובכל אחד מהדיונים אנחנו יושבים כאן ואומרים שאנחנו מאוד מאוד מקווים שהסוגיה תיפתר וכי בעוד שבוע ובעוד שבועיים היא נפתרת, אבל לצערי לא הגענו עם בשורות. אני רוצה לומר גם הפעם שאני מקווה שתוך שבוע כל הסוגיות ייפתרו אבל אני מבינה למה חברי הוועדה שומעים את אותו משפט כבר שלושה חודשים. גם אני שומעת אותו ומשמיעה אותו. אני לא כל כך מבינה את גרירת הרגליים ואני מקווה שהיא תסתיים ושנוכל לשחרר את המודל. חבר הכנסת, סגן השר לשעבר, יעקב ליצמן. צריך להבין על מה מדובר. אומר משרד הבריאות 50 מיליון שקלים. מה התקציב של משרד הבריאות? מיליארדים. מספרים. מה המספר? 26 מיליארד? 44. תקציב של 44 מיליארד שקלים ורבים על 50 מיליון שקלים. אני רוצה להבין על מה מדובר. אני לא יודע את הפוליטיקה ולא מכיר אבל אני רוצה שיאמרו לנו לגבי ה-50 מיליון שקלים, לאיזה תתי סעיפים הם מיועדים ואז אם אתם לא תסתדרו, אנחנו נסתדר. אני מבטיח לכם שאני עם יושבת ראש הוועדה, תוך חמש דקות מסיימים את זה אבל תאמרו לנו באיזה תתי סעיפים מדובר. אני חייבת לומר שסגן השר לשעבר היה שר הבריאות ומכיר את המערכת מבפנים. הוא גם עזר לנו כאן בחקיקות אחרות ונמצא כאן בדיוני הוועדה. אני רוצה קודם כל להודות לך כי באופן האישי באמת חוכמתו כאן מאירה עלינו בהרבה דברים ונושאים שבאמת הוא היה מעורה בהם ומכיר אותם. אני סומכת עליו לגמרי כשהוא אומר שאנחנו יכולים להסתדר עם זה כי אנחנו באמת הסתדרנו עם הרבה דברים שהם הרבה יותר קשים. מדברים על 50 מיליון שקלים מתוך 44 מיליארד שקלים. אני חושבת שאתה צודק ברמה הזאת שגם אם יש עניין עם ה-50 מיליון שקלים, אנחנו יכולים לנסות ולפתור את העניין הזה בטח אם משרד האוצר טוען שהוא שומע על כך בפעם הראשונה. אם יש נושאים אחרים, זה בסדר גמור. השאלה היכן זה יושב. אני אומרת לכם את האמת, לי יש אחריות כמי שחתמה על הסעיף הזה וכל מנהלי בתי החולים יודעים את זה. הם היו אמורים לקבל את התקציב שלהם כבר בחודש ינואר וכבר עברנו את ינואר, פברואר ומרס. שלום חבר הכנסת אלון טל ותודה שבאת. ההפסד כבר קיים. הריביות. לא רק זה. אנחנו מבינים שהתקציב הזה, הוא לא מה שיציל את בתי החולים. בתי החולים,

תנוח דעתכם, נמצאים במשבר מאוד מאוד גדול והם צריכים עוד להביא כסף מבחוץ והם צריכים לעשות מאמצים.

אנחנו חשבנו שבשלב הזה אנחנו כבר נשב כאן ונסייע להם בשלב הבא מול משרד האוצר ומשרד הבריאות כדי לנסות להביא עוד תקציבים לתוך המערכת הזאת. אנחנו כבר מסיימים רבעון ראשון כשלא נתנו להם את הבסיס. לא את מה שמעבר לבסיס שתכננו על פי התוכניות שלנו כוועדה לבוא ולדרוש עבורם, לתקצב אותם, אנחנו מדברים כאן על קורונה ועל עוד הרבה דברים נוספים. נועה, לא אמרת איזה סעיפים. מעבר ל-50 מיליון שקלים, יש תתי סעיפים. אני אסביר מה הכוונה. יש פול של כסף, כ-2.5 מיליארד שקלים שמתחלקים על פי פרמטרים בין בתי החולים. אני מניחה שהכוונה של משרד הבריאות היא שחסרים עוד 50 מיליון ואז הם מתחלקים בין בתי החולים באופן שוויוני. בזה שלא העברתם את כל הכסף, כל בית חולים הפסיד כסף.

מזמן הייתם גומרים את הבעיה. אני חושב שהגיע הזמן ש-50 מיליון שקלים מהאוצר היום, במצב הזה של האוצר - - - אני חושבת ש-50 מיליון זה מעט. אני חושבת שיש כאן בתי חולים אני ישבתי עם בתי החולים אחד לאחד ואני רואה את הפערים שכל בית חולים יושב מולם. בתי החולים האלה בסופו של דבר, אין מה לעשות, הם מייצרים פריצת דרך בתוך מערכת הבריאות. רוב הנציגים שנמצאים כאן הם הנציגים של בתי החולים הציבוריים כי הממשלתיים, אני מבינה את זה שהם לא נמצאים כאן, בצורה כזאת או אחרת הרגולטור הוא בעל הבית של אותם בתי חולים ובסופו של דבר הוא אחראי להם ומסתדר איתם בסוף השנה בצורה כזאת או אחרת. לכללית יש את בתי החולים שלה שגם לפי סעיף 9 לא תוקצבו בהתאמה לפי מה שהם היו אמורים להיות מתוקצבים. זה נכון שיש להם עוד הסכמי ייצוב מבחוץ על דברים אחרים אבל עדיין. יושבים כאן מנהלי בתי חולים ציבוריים שזה כל תקצובם מתוך מערכת הבריאות וזה עולמם כרגע. פרופסור פהד חכים שהגיע מנצרת, פרופסור וייס,

שלמה רוטשילד, זה לא הגיוני שבסופו של דבר הבטחנו להם. אני אומר

משפטים אחרונים. האחד, נלבן את הסוגיה הזאת שכאמור אני שומעת עליה בפעם הראשונה. אבל אפשר ללבן אותה עכשיו אצלך בתוך הלשכה. פשוט ייכנסו שניהם אליך ללשכה. 50 מיליון שקלים, אלה שני אחוזים. אני רק אומר שתחושת הבטן שלי היא שגם אם יימצא פתרון לבעיה הזאת שאני שומעת עליה לראשונה, תימצא בעיה אחרת. זו התחושה שלי, כי אם העניין הוא 50 מיליון שקלים, בואו ננסה. אני חושבת, יש לי תחושה, שזה לא האירוע. אני מציעה לחברת הכנסת עידית סילמן לעצור את הדיון, להכניס את שניהם אליך לחדר. 50 מיליון שקלים, אלה שני אחוזים מתוך 2.5 מיליארד השקלים. אפשר לפתור את זה בחדר בעשר דקות. אני חושבת שנועה הייתה מאוד ברורה. חיים הופרט נמצא אתנו ב-זום.

שלום לכולם. אני מתנצל שלא יכולתי להיות נוכח פיזית בדיון. אני מתחבר לדברים שאמרה נועה היימן, אבל כן חשוב לי לשים בפני הוועדה מספר דברים. לפני שלושה חודשים נחתו על שולחנכם תקנות לפני שיצאו לשימוע. היו הערות רבות, גם של חברי הוועדה וגם של מנהלי בתי החולים. אפשר לראות את השינויים הדרמטיים שקרו בשל הרצון של משרד הבריאות לבצע שינויים דרמטיים בתקנות. אמנם התקנות לא הוצגו עדיין בפני הוועדה, אבל אני שמח להגיד שהיו שינויים מאוד דרמטיים בתקנות. מנהלי בתי החולים יכולים להעיר עליהן. אני חושב שהזמן שעבר,

מנכ"ל משרד הבריאות התחייב מספר פעמים שתוך שבוע זה נסגר ואנחנו תמיד מאמינים שתוך שבוע זה נסגר, אבל השינויים היו דרמטיים ביותר באופן התקנות. אני חושב שהן עושות שינויים משמעותיים באופן של איך המדינה רוצה, רואה ומתכוונת לתפעל את המודל הזה. אני חושב שלפחות אנחנו כמשרד הבריאות, העמידה האיתנה שלנו על איך שאנחנו חושבים שהמודל הזה צריך להיראות, יצרו שינויים דרמטיים במודל. אלה גם דברים שמשרד האוצר קידם בתוך המודל הזה ואני חושב שהיו שינויים דרמטיים ואלה שינויים שלא היו לפני שלושה חודשים. יש טרייד אוף בין תהליכים לבין זמנים. אני חושב שאנחנו באמת מנסים להגיע לכיוון ולסיים את זה. מה שנועה אמרה, זה נכון. אם אני מקליטה לך את כל הדיונים שהיו לנו עד עכשיו, זה אותו הדבר וזה בסדר. זה בסדר גמור. אתם עושים מאמצים. אולי כדי שאנשים כאן יבינו שנעשו מאמצים ואף אחד לא אמר שלא נעשו, תאמרו לנו מה השינויים ומה הם אותם מאמצים שנשאו פרי ובסופו של דבר באמת תוקנו.

סגירת הפערים שהצטמצמה. זה בין הסעיפים הבודדים שכאשר מעבירים עליו חקיקה, הוא לא מגיע לידי יישום הלכה למעשה אונליין. אני חייבת לומר שעם אף אחד מאותם שרים שיושבים כאן היום, היה צריך להעביר את כל ה-קאפ כמו שאני העברתי אותו בצורה הזאת ועם הסעיף הזה אני חושבת שהוא היה מתקשה מאוד לעשות את זה בלי לדעת את כל מה שעומד מאחור ובלי לחתום. לכן עיגנו כמה עוגנים שצריך לבוא, לשבת כאן ולעבור על הסעיפים האלה ולהראות לנו מה תוקן בתוך התקנות האלה ואיך זה הולך להתבצע הלכה למעשה. מה נקודות המחלוקת שנשארו? עוד לא הבנו. תגידו לנו גם מתי אתם הולכים להניח את התקנות. תנו לנו דד ליין אחרי כל סגירת הפערים שלכם וספרו מה נסגר, איזה פערים נסגרו שם שלא היו.

אני אומרת לך שנושא החשב המלווה, שאולי זה חשוב למשרדים, כרגע את בתי החולים, שחלקם כבר עם חשב מלווה, זה לא ממש מעניין אם החשב המלווה יהיה מהבריאות או מהאוצר. הם צריכים תקצוב לבתי החולים ואת הנושאים האלה אפשר לסגור אחר כך. על הדבר הזה אני אומר שני דברים. אני חושב שראוי לשמוע את מנהלי בתי החולים באופן סדור. הדבר הראשון הוא שמנהלי בתי החולים יודעים את השינויים שבוצעו בתקנות. הגיעה אליהן טיוטת התקנות והם יוכלו להגיב ולומר מה בדיוק היו השינויים והאם השינויים היו לטובתם. אנחנו לא יודעים. לעניין החשב המלווה. אני לא רואה כמה מנהלי בתי חולים יושבים שם. אם למנהלי בתי החולים - זה לא מה שנאמר לנו בשימועים ולא נאמר לנו בשיחות ריגרד לס הבעלות שלהם,

גם בתי החולים של הכללית, גם בתי החולים של הממשלה וגם בתי החולים העצמאיים שאני מזכיר לכולם שרק לאחד מהם יש חשב מלווה ברגעים אלה, אם הם מוכנים לדין הזה של - - - הנושא של חשב מלווה נפתר ביניכם לבין האוצר או שזה עדיין סלע המחלוקת? אנחנו חושבים שיש לנו פתרון טוב, גם אנחנו וגם משרד האוצר, וצריך לסגור אותו הרמטית. מה שנדב אמר לגבי ה-50 מיליון, זה לא האירוע או שזה האירוע? אני מנסה להיות הכי פתוח.

התקנות נמצאות בבתי החולים. אפשר לעבור איתם ולשמוע את דעתם על הדבר הזה. מה אתה מחביא מאיתנו? אם יש שינויים, תראו את השינויים. תאמרו איזה שינויים נעשו בתוך הדבר הזה. אם המנהלים של בתי החולים יודעים על השינויים - כולם כאן מופתעים תראו את השינויים ואיזה דברים באמת נעשו. אנחנו לא קיבלנו איזשהו שינוי משמעותי כאוטי שעדיין הוסכם והגיע לידי ביטול. תאמרו מה מוסכם ומה לא הצלחתם להסכים עליו. מה הנקודות שנשארו במחלוקת. על מה מתווכחים? כל שנה בסוף השנה יש גירעונות לכל בתי החולים. לכולם. לא הייתה שנה אחת שזה לא היה. גם עם חשב מלווה, לא יעזור, יהיו גירעונות. גם האוצר לוקח בחשבון שבסוף השנה יש גירעונות ומסדרים אותו. זה המשא ומתן שמתקיים עם משרד האוצר. אני דרשתי פעם אחת בכל הקדנציה שלי 9 שנים בבריאות לבית חולים מסוים חשב מלווה. מעבר לכך, לא דרשתי אלא הסתדרתי. לדעתי צריך להסתדר ולא צריך לדרוש חשב מלווה לבתי החולים וצריך לעזור להם. אני מציע מה שהצעתי קודם. אני חושב שאם תעשי הפסקה, קחי את שני הצדדים לחדרך, דברי איתם, תוך עשר דקות יש לך הסכם. אם הם לא יגמרו את זה עכשיו, לא יגמרו את זה לעולם. צריך לגמור את זה כרגע ואת יכולה לעשות את זה בחדר שלך. תודה חבר הכנסת. חיים, מה נקודות המחלוקת שנשארו? אני אומר לכם את האמת, התקנות צריכות לבוא לכאן כולל השינויים.

אנחנו אמרנו שזה מה שיהיה ואני אעמוד על כך שלפני שהסעיף הזה יוצא לפועל, התקנות האלה יעברו בוועדה כי זה מה שהבטחנו למנהלים. זה גם כתוב בחקיקה ואנחנו לא מתכוונים לעבור על זה. אם מישהו ממנהלי בתי החולים לא מכיר או כן מכיר, אנחנו צריכים גם לכסות את עצמנו כמחוקקים.

לא מחברי הכנסת, לא מהוועדה גם אם יש דברים שאני יודעת אותם, אז אני יודעת אותם אבל עדיין לא הגיע נוסח כתוב ומסודר שכולל בתוכו את השינויים. אם אתה יכול לעבור על שניים-שלושה שינויים, מה יש שם, מה עדיין חסר ונותר כסלע מחלוקת שעדיין לא פתיר. אנחנו צריכים את האירוע הזה ואם אתם אומרים שזה לוקח עוד שבוע,

כל מנהלי בתי החולים שיושבים כאן, איזה מקדמות אפשר להעביר להם והאם בכלל אפשר להעביר מקדמות על חשבון כדי שיהיה להם אוויר לנשימה בתחום הזה. אני אענה ראשון ראשון, אחרון אחרון. לגבי השינויים. כמובן שברגע שיהיו תקנות, הוועדה תכיר והשינויים יהיו רשמיים והשרים יקבלו הסכמה. אני בטוח שהיועצת המשפטית של הוועדה מכירה שנדרשת הסכמה. כבר אמרת שהעברת טיוטה. אני לא מצליחה להבין. אנחנו כחברי כנסת לא קיבלנו כל טיוטה. אתה אמרת שיש טיוטה, אז מה הבעיה? להגיד שכשיהיה תעבירו, זה מאוד נחמד אבל כבר העברת טיוטה, אז תגיד מה היה כתוב בטיוטה. זה סוד צבאי? משרד הבריאות לא העביר טיוטה אבל יש טיוטה. זה יוצא קצת מגוחך כי נכון, אין חובה שהוועדה תאשר אבל התקנות צריכות לבוא ולהיות מונחות על שולחן הוועדה ולא מונחות כטיוטה ראשונית אלא מונחות עם הפרטים שלהן אחרי הסכמות. כל הדיון כאן מתנהל בספרה אחרת, כאילו יש איזה קוד שאנחנו לא מבינים את הפרטים שלו. זה נשמע קצת מוזר. חיים אומר שהם עדיין לא סגרו את זה סופית. יש שינויים ולכן הם לא הביאו את זה לכאן.

חיים, אם אפשר לדבר כאן על אותם שינויים - נראה שגם מנהלי בתי החולים עדיין לא מכירים את זה ולומר איפה סלע המחלוקת, מה לא מתקדם בנושא הזה והאם יש לזה איזשהו קשר לתכנית המיטות, לתכנית המתמחים, לכל הדברים האחרים האלה שאמורים גם להגיע כאן לפתרון. אני מזכירה לכם שעל שולחן הוועדה בטח תכנית המתמחים הייתה צריכה להתקדם, תכנית המיטות הייתה צריכה להיות מונחת, קפיטציה, אנחנו מדברים על תקנות מכשירים ואי אילו דברים שבסוף יש תחושה שיותר מדי דברים תקועים. בואו נראה איך משחררים אותם לאט לאט כאשר הדבר הזה הוא הדבר הראשון במעלה שהעברנו עליו חקיקה ואנחנו רוצים להתקדם איתו. את שמה לב שאנחנו מדברים רבע שעה רק על איפה הבעיה ולא מגיעים לסיכום?

מכיר את כולכם. נכון חבר הכנסת ליצמן. סליחה היושבת ראש, אני לא זוכר מה הייתה השאלה השנייה ששאלת. אני מתנצל. היכן סלע המחלוקת. עזוב רגע את השינויים. היכן סלע המחלוקת ומה עדיין לא פתיר? 50 מיליון שקלים, זה מה שאתה צריך? זה האירוע? יש עוד בעיות. גם נועה לא אמרה לנו מה הבעיות. חיים, מה האירוע, איפה סלע המחלוקת ולמה הנושא הזה לא מתקדם? יש תתי סעיפים שאתם לא אומרים לנו מה הם. נכון או לא? חיים, יש איזשהו מענה? לגבי השאלה השנייה שהייתה לגבי מקדמות. למשרד הבריאות אין סמכות לחלק מקדמות אלא היא נתונה לחשב הכללי ואני לא יכול לענות בשמו. לגבי דברים שתלויים אחד בשני. מבחינתנו ברגע שהדברים סגורים, אפשר לצאת עם מודל התקצוב, סעיף 9 בעגה של הוועדה. אנחנו לא תולים שום דבר בשום דבר. מה נשאר לנו בסעיף 9 שעדיין לא בא לידי פתרון? אפשר לשאול את נועה אם היא מסכימה שניתן מקדמות. תכף נגיע לזה. כי אז זה פותר לו את הבעיה. אין אפשרות. אני אסביר את סיפור המקדמות. מקדמות שנותן החשב הכללי הן על בסיס משהו שאמור להינתן אחר כך. בדרך כלל כאשר דיברנו על מקדמות, היו תמיד מבחני תמיכה באוויר והחשב הכללי היה אומר שבדרך כלל יש לו מבחן תמיכה עוד לא פורסמו הקריטריונים, עוד לא הפרמטרים אבל אמור להתפרסם מבחן תמיכה בהמשך ולכן הוא ייתן מקדמות. השיטה עכשיו שונתה ואני חושבת שהוועדה עשתה טוב בכך שהיא הסדירה את תיקון החקיקה. אין יותר מבחני תמיכה. במקום זה יש מודל תקצוב שוויוני עם פרמטרים ברורים ושקופים. אם לבית חולים ממשלתי בסוף שנה יש גירעון, לא מכסים אותו אוטומטית, בניגוד לבית חולים ציבורי שיש לו בסוף שנה גירעון וכן או לא מכסים את הגירעון הזה. זה אמור לייצר איזשהו סדר ושוויון במערכת. עם כל הכבוד, אפשר לתת מקדמה. תני לו קצת פחות. זה לא קשור לפחות. מקדמות הן על סמך צינור קיים. הוועדה הקימה צינור חדש.

צינור סעיף 9 שעובר מביטוח לאומי לבתי החולים. הצינור הזה נכנס לתוקף רק ברגע שיהיו תקנות. ברגע שיהיו תקנות, אפשר יהיה לתת מקדמות אבל ברגע שאין תקנות, צינור התקצוב דרכו אמורים להעביר את המקדמות לא קיים ולכן אין אפשרות לתת

זה הפלונטר שלצערי קיים. אני יודע שעשיתם את זה בעבר. אבל שינינו את השיטה. בעבר היו מבחני תמיכה שלטוב ולרע אולי אפשרו מקדמות. קודם נדב אמר שכל המחלוקת היא סביב 50 מיליון שקלים. אני אמרתי לכם שזאת פעם ראשונה שאני שומעת על כך.

אמרתי לכם שאני מניחה שגם אם המחלוקת הזאת ששמעתי עליה לראשונה תיפתר, יימצאו מחלוקות אחרות. מה המחלוקות היום? הגעת לכאן בלי תקנות. אני שואלת את חיים שנמצא איתנו ב-זום. מה הדברים שלא סגורים מבחינתכם בנושא של התקנות? נועה אומרת שהיא יכולה להביא מקדמות אם יש תקנות. בוא נסגור את העניין הזה. מה לא סגור בתקנות שצריך להיסגר וגם לא מאפשר להעביר איזה שהן מקדמות לבתי החולים? אני אומר שמבחינתנו, לפחות ממה שאנחנו מכירים, אין מחלוקות. התקנות מוכנות, זמינות ואפשר לקדם אותן מחר, להגיש אותן מחר לוועדה ולהתחיל להזרים כסף לבתי החולים מחר או אולי אפילו עוד היום. אני לא יודעת למפות את הבעיות כי מבחינתנו הבעיות נפתרו. מבחינתנו אפשר לצאת לדרך אבל שוב אני אומרת ששמעתי לראשונה שיש בעיה עם 50 מיליון שקלים. אני לא יודעת מה הן הבעיות ואני מציעה שמשרד הבריאות יתייחס. משרד הבריאות, אני רק אומר שגם מבחינת משרד האוצר, שר האוצר הוציא כבר מכתב לבתי החולים בשבוע שעבר ובו הוא אמר שזה לא נמצא אצלו אלא זה במשרד הבריאות.

אולי נדייק. יצא מכתב משר האוצר לשר הבריאות ובו יש את כל

מי ששאל היכן נמצאות התקנות ואיך הן יגיעו לשטח הן שם. לעניין מה שאמרה סגנית הממונה. אני מופתע שהיא לא הכירה. אני אישית דיברתי, אלי לא איתה ספציפית אבל יש מנגנונים, היה שיח בדבר. אני גם חושב שאפשר לפתור את זה תוך יום. 99.9 אחוזים מהתקנות מוכן ואפשר להתקדם. תכף נעשה הפסקה ונראה איך אנחנו יכולים לסגור את הנושא הזה ואולי להתקדם. הצעה פרקטית. בתקנות של סעיף 9 רשום שכל מבחן תמיכה יקוזז מהכסף של התקנות. אפשר לעשות עכשיו מבחן תמיכה באוויר, תמיכה תפעולית שוטפת לבתי החולים, שבכל מקרה אחר כך יקוזז והנה,

זה רק עניין של רצון. אני לא יודעת מה כתוב בתקנות,

אני יודעת מה כתוב בהן, אבל אני גם יודעת שהחוק אומר במפורש שעל אף האמור בסעיף 3(א) לחוק יסודות התקציב, זה בלי לגרוע מסמכות משרד הבריאות לפי הסעיף האמור. כלומר, לבוא ולומר שהכול מקוזז, זה סותר את מה שכתוב בסעיף 9(א) לחוק עצמו.

הוא לא אומר על הכול. על חלק. הוא לא דיבר על הכול. בלי לגרוע מסמכות משרד הבריאות. השאלה אם ניתן לעשות משהו כזה. אני חייבת להגיד לכם שעד לרגע זה, אחרי 20 דקות של שיחה, עדיין לא הבנו מה שורש הבעיה. מדברים כאן על 99 אחוזים הכול מסודר ואפשר כבר מחר לביא את התקנות ואם זה כך, מה הבעיה? איפה שורש הבעיה? עוד לא הצלחתי להבין. ברמת העיקרון הסכום הכולל מוסכם. העדכון הגיע לכדי הסכמה? מבחינתכם העדכון והפרמטרים שנקבעו לחלוקה, כל הדברים האלה מוסכמים ואין איתם בעיה? מה שורש הבעיה? היכן זה עומד ולמה לא יכולים לשחרר תקציב למנהלי בתי החולים? איפה זה תקוע? מה סלע המחלוקת? אנחנו לוחצים במקום הלא נכון. אני חושב שנועה צריכה להביא הסכמה. בתקופתי כמה וכמה פעמים נתנו מקדמות. אפשר לעשות את זה. לא על כל הסכום, שיהיה כערבון קצת כסף בצד אבל אפשר לשחרר את הכסף עכשיו. תכף נבדוק את העניין הזה.

האם יש איזשהו קשר בין סעיף 9 לכל התכנית של המתמחים שאמורה לצאת לפועל?

אני רק אומר שכל קיצור התורנויות של המתמחים, בסופו של דבר משפיע בצורה כזאת או אחרת על בתי החולים ועל הניהול שלהם בשגרה. תכף אתה תציג לנו את המצגת שהכנת. השאלה אם יש איזשהו הקשר בין זה לזה או שזה לא קשור ואפשר לצאת לדרך עם סעיף 9. הם לא כרוכים. בדברים האלה יש דינמיקות של משא ומתן, יש תהליך של זרימה ומי שמנהל תהליכים מורכבים מכיר את זה. הדברים האלה נכון לעכשיו לא תלויים אחד בשני. בהינתן שהדברים ייסגרו, אין כל בעיה לסגור את המודל הזה. היו פעם מקדמות? היו. האוצר, אנחנו נשמח שתבדקו אם אפשר לתת מקדמות ואיך אפשר לתת אותן. נצא לעשר דקות הפסקה כי אני רוצה לברר גם את נושא המקדמות לבתי החולים. לפני כן, האם מישהו ממנהלי בתי החולים שנוכח בישיבה רוצה לומר כמה מלים? בסופו של דבר הדברים מדברים בעד עצמם אבל אם יש לכם להוסיף לנו ולהאיר את עינינו ממה שכן ראיתם או לא ראיתם, בבקשה. בית החולים האנגלי בנצרת. אני אומר משפט אחד מאוד פשוט. אנחנו לא באנו לקבץ נדבות.

יש כאן חוק ואנחנו צריכים את מה שמגיע לנו.

אתם מחזיקים את תושבי מדינת ישראל כבני ערובה. לא אנחנו. שני מיליון תושבים מחכים כרגע למה שהוועדה הזאת הבטיחה עוד בשנה שעברה.

אנחנו בתקופה קשה. עובדים לא מקבלים משכורות, ספקים לא מקבלים כסף, אנחנו לא מחליפים ציוד. הגענו שוב ושוב לאותו מקום. זה לא תקין במדינה מתוקנת. חברים, תתעוררו. סליחה, לא נעים לשבת כאן ולשמוע את הדיון הזה ב-סקייפ. מדברים אחד עם השני דרכנו. אנחנו לא אנשים מטומטמים, עם כל הכבוד. דברו אחד עם השני ותסגרו את הנושא. לדבר הזה יש שלושה חלקים - האחד, כמות של כסף,

בקרה. תסגרו את המנגנונים האלה. אנחנו רוצים לעבוד עם התושבים שלנו. אנחנו צריכים לצאת מכאן עם תשובה. כדי לתפעל בית חולים צריך אורך חיים, נשימה, חמצן. אי אפשר להמשיך לקיים את הדבר הזה.

אנחנו מצטערים, זה לא תקין. תודה. עוד מנהלי בתי החולים?

אני חושב שאחרי מה שאמר פהד, כל מילה רק גורעת. יש רגעים שהשתיקה יפה

(הישיבה נפסקה בשעה 12:15 ונתחדשה בשעה 13:05) אנחנו מחדשים את הדיון. בסופו של דבר אני מבינה והמשרדים מבינים שאי אפשר

נאמר שבתוך המתווה הזה חסרים כ-50 מיליון שקלים בגין כל מיני לקונות שלא נלקחו

אנחנו מחויבים לכם ביממה הקרובה. אי אפשר להתקדם יותר באופן הזה. כן הצלחנו לגבש את העובדה הבאה: במידה ובאמת התקנות, כפי שהן הוצגו לשר ונשלחו במייל לשר הבריאות אתמול בערב, אם הן ייחתמו על ידי שר

אני אומרת שמשרד הבריאות צריך לחתום על התקנות. לאחר החתימה על התקנות נחזור ונתכנס בוועדה שממילא אמורה לקיים עליהן דיון ויהיה בסדר.

הם לא יהיו האירוע והם יתקדמו אתנו לעבר ה-50 מיליון האלה. זאת הבטחה לוועדה ואנחנו נוכל לממש את הסכום הזה. זאת ההצעה. השתדלנו לעשות הכי טוב מבחינתנו. אם חסר תקציב, להביא גם את התקציב הזה ולראות

עברה ועשתה את הפיקוח הפרלמנטרי שלה על התקנות. מאוד חשוב שהדברים האלה יהיו על השולחן כי עלו הרבה הערות שאני כבר באמת לא יודעת לומר אם הן רלוונטיות או לא לעומת מה שהנוסח אומר עכשיו כי אני לא יודעת מה הנוסח אומר

אנחנו כמובן נעדכן אתכם אבל התקדמנו וכרגע כביכול אין לנו איזה שהם בורות

ייצרנו לכם איזושהי תוספת תקציבית ואשרי המאמין. נעבור לנושא הבא שהוא חשוב ומשמעותי. ספי מנדלוביץ', לעניין מתווה

יש כאן שני צירים מרכזיים. יש כאן את הצורך הערכי לגבי קיצור תורנויות. אתה רוצה שנעלה את המצגת? לא.

כאמור, יש כאן שני

גם אם בעולם תיאורטי לחלוטין בו לא הייתי מאמין בצורך לקצר תורנויות, זה בכלל לא היה משנה את העמדות שלי ואת הגישה שלי כי בסוף אנחנו חלק מהממשלה, הוטלה עלינו משימה ואנחנו צריכים לבצע אותה על הצד הטוב ביותר. זו הייתה המשימה שהוטלה לפתחי, ליישם בצורה אחראית ומקצועית את הצו של שרת הכלכלה. כשבאים לנושא המאוד מורכב הזה, שיש מי שטוענים שהוא הנושא הכי מורכב מאז ומעולם,

על מחיר אי העשייה שהוא אנרכיה ותוצאה יותר גרועה, אז אין ברירה אלא להתכנס לפתרון. זה ביטוי

לעשות לעצמי ולמשרד חיים קלים ולהסכים לפתרונות שהם מאוד נוחים אבל הם לא מקצועיים, מעבר לעובדה שהם גם לא עומדים בכללי ההיתר או בשאלה

פתרונות שבסופו של

אני חושב שכאשר מסתכלים על כל המכלול הזה שמצד אחד נותן כלים מקצועיים להתמודד אל מול האתגרים העצומים ואל מול זה שהדבר הזה בסופו של דבר כן נותן תקווה שכל הווקטורים של הממשלה

אנחנו מחויבים, יש לנו אחריות בהקשר הזה ואנחנו צריכים לפרסם אותו ואכן נפרסם אותו ונציג אותו לשרת הכלכלה שאני מאוד מקווה שהיא תקבל את ההמלצות

יהיה מאוד מאוד קשה לגייס מספיק כוח אדם בפריפריה כדי לאייש את התקנים. לכן אנחנו חושבים שנכון היה למצוא מודל אחר ואני חושבת שיש הרבה דרכים ליישם את הצו של שרת הכלכלה ולא רק מתווה אחד ולא רק מודל

ו הפוך והוחלט קודם לסיים את עבודת הוועדה ורק אחר כך להתחיל את דיוני השכר ולכן הם אמורים להתחיל עכשיו. כבר היו מספר פגישות בנושא. מבחינתנו זה

שאלה. המתמחים שטוענים שזה היה אמור להיות מעוגן ביחד,

השרים אפילו סיכמו להפך.

מבקש לשאול. נניח שיהיו מתמחים ומתמחות שיעדיפו לעבוד קצת פחות ולהרוויח פחות כסף אבל יש כאלה שלא יכולים להרשות

הייתי בוועדה שספי ניהל. אני רוצה להציג את התמונה.

גם בעיני ציבור המתמחים וגם בעיני הציבור בכללותו. אמר חבר הכנסת ברכת הדרך אבל זה פשוט לא יכול להיות רחוק יותר מהמציאות. יש כמה פילים בחדר שאף אחד לא מדבר

ית חולים בכל אחד מסופי השבוע ברוב חודשי השנה לשעות עבודה מקוצרות. סוגיית סופי השבוע כרגע אומרת שכל רופא שמקוצר,

מבין איך זה מתכתב עם שיפור תנאי הרופאים.

שגם עליו לא מדברים. דיברו בקצרה אבל לא נכנסו לעומק הדברים והסוגיה הזאת מורכבת וחייבים להיכנס לעומק הדברים, נושא רפורמת יציב. צפוי בור גדול מאוד של רופאים בישראל. כולנו

רק בפריפריה, 93 אחוזים דחו אותו בגלל פגיעה בשכר, 77 אחוזים דחו בגלל נושא סופי השבוע.

אי אפשר לנהל בית חולים ב-אופט אאוט. רופא אחד כן מוכן למודל ורופא אחד לא מוכן למודל. אי

אפשר לדעת מה המודל? המודל שאנחנו מציעים אני לא יודע אם אפשר להיכנס עכשיו לכל הפרטים.

הצגנו את זה גם למתמחים אחרים, הצגנו את זה גם לחלק ממנהלי בתי החולים. עדיין לא דיברנו עם שר הבריאות ואנחנו מחכים שהוא יקבל

אני שואלת עמרי, את הדברים האלה אתם אמרתם בוועדה. ודאי.

לא שומעים מה כן אפשר לקדם. הצגתי את המתווה. איך אפשר ליישם את זה כך שב-1 באפריל כולם אמורים להתחיל בקיצור. כרגע הצגתי מתווה.

את לא מקשיבה. תציגי את עצמך

אני מבינה את משרד הכלכלה אבל השאלה היא איך מגיעים לכדי הסכמות מגובשות וגם ברור לכולנו שאף אחד לא מעוניין לעבוד פחות שעות ושיקצצו לו הרבה מתוך השכר שלו.

אתחיל בסוגיית השכר. שרת הכלכלה

עמרי מדבר כאן על הגעה ל-22 שעות בבית החולים.

מ-12:00 עד למוחרת. עד 8:00 ועוד שעתיים של החלפת משמרת. 21. מ-12:00 עד 9:00. 20 או 22 או 21, זה יותר

השרה ביקשה שיציגו לה את המתווה שעה אחת קודם. לפעמים בתוך השולחן העגול הזה אנחנו מצליחים לפתור הרבה דברים. אני סגנית יושב ראש פורום המתמחים בהסתדרות הרפואית. אני מתמחה בילדים בבית חולים שיבא. עמרי, במה אתה מתמחה? בקרוב אני מתחיל התמחות באורתופדיה.

בגדול יש ארגון יציג אחד. אני בארגון

שרת הכלכלה מכיוון שגם הדוח של משרד

בוועדה ואנחנו עוד לא נתנו את הסכמתנו כהסתדרות הרפואית לכך שאנחנו מאשרים את הדוח. כך שגם הדוח הזה, על אף שהוא דלף והיה כבר בכל מקום, בפועל אין עדיין מתווה על השולחן של שרת הכלכלה ואנחנו נשמח לשתף

הם לא יודעים אם במשכורת של ה-1 במאי הם יוכלו לשלם משכנתה ואם יוכלו לשלם לגני הילדים.

לא נראה לי שכך אנחנו צריכים לבוא לעבודה. נגיד שיצאנו לדרך,

השעות ואיכשהו המתמחים גם הסכימו לעבוד במשכורת שהיא מופחתת

נגיד שב-1 באפריל התחלנו את המתווה ונגיד שיש תקנים. הרופאים האלה לא שמישים. כלומר, אתם לא יכולים לאייש את עמדות התורנות שצריך לאייש. אבל

והוא כבר מודיע שברירת המחדל היא פגיעה בשליש משכר המתמחים.

הדבר הראשון שהיה חשוב למשרד האוצר לוודא מול כולנו,

של אלפי שקלים בשכר המתמחים. אני אשמח לספר לכם שמתמחה שכרגע עושה 7

מרוויחה 40 שקלים לשעה בשכר

החל מה-1 באפריל הסטודנטים והסטודנטיות במדינת ישראל, זה חלק גדול מאוד מהמתמחים והמתמחות במדינת ישראל, יפסיקו לעסוק ברפואה כי הספיקו לנו ההבטחות שלא

נכון שהמתווה הזה הוא לא פסגת השאיפות, לא שלנו, לא של ההסתדרות הרפואית, יש הרבה מאוד מה לשפר, יש הרבה מאוד דברים שהם דברים עקרוניים שאנחנו לא מסכימים להם בכל תוקף,

אור, אגף שכר והסכמי עבודה..

יש כאן איומים לשביתה שהם בלתי חוקיים וצריך לשים את זה על השולחן. צריך לומר שכאשר אנחנו מסתכלים על השכר, אי אפשר להתעלם מזה שצריכה להיות פירמידה לפיה כשעובדים יותר, משתכרים יותר.

הרי ברור שכאשר נחתם ההסכם ויצא ההיתר לפועל וממש שונה, היה ברור לכולם שזה לא יקרה אם תהיה פגיעה של 7,000 ו-5,000 שקלים בשכר

למרות שבדצמבר היו אמורים כבר להכריז על שני בתי חולים במרכז אבל לא הכריזו.

ליישם לפחות חלקים ממנו, להתחיל את יריית הפתיחה כי עוד שבועיים מגיע אפריל.

יש לי שאלה.

כשאת מדברת איתי על הסכם צד, באיזה סכומים מדובר? אני פחות מכירה אבל אני שומעת כאן את הדברים שאמרה ניצן. הם אמרו שברגע שזה

אין ספק שהקולות בחדר, כל האנשים שהגיעו לכאן, בכל ועדה בה ישבנו, יש אנשים ששמים את הדבר הזה על השולחן ורוצים לפתור אותו.

לא פשוט.

בסוף סכסוכים מגיעים לשולחן, בסוף שמים בצד מה שסיכמנו ומתחילים להתדיין על מה

בואו לא נשכח את זה.

עם כל הרצון הטוב, לא רק משרד העבודה והכלכלה. אלה חניכים. הם לומדים רפואה ואנחנו מלמדים אותם כי הם צריכים לטפל בנו. בואו לא נשכח את זה. יש כאן סוגיה שצריך לשים אותה על השולחן והיא חשובה ביותר. בסוף אני אמון על המטופל. אם יש מישהו שיעבוד פחות, יהיה פחות בבית החולים וישתכר אותה

היום, על פי המתווה החדש, זה אומר יום לפני ויום אחרי שהרופא לא נמצא בבית

ההפחדות האלה, יש להן מטרה אחת. כאשר מדברים על הפגיעה בשכר, על העבודה בסופי שבוע,

יש מטרה אחת

יש בינינו המון דברים שאנחנו לא רואים עין בעין, מי כמוני וכמוכם יודעים זאת, אבל בסופו של דבר המטרה היא ברורה. אנחנו רוצים לאפשר חיים

אין אנשים כדי שהמתווה הזה יקרה באזור המרכז.

צריך לא לפסול מתווה לפני שהוא בחן אותו. להגיד עשינו את המתמטיקה סיסמה. בואו

אחר כך נלך למספרים היבשים. תקנים. אנחנו פחות מ-10 ימים פני המתווה ועדיין לא ראינו תקן אחד ואנחנו הופכים את המנהלים שלנו ויש לנו שניים-שלושה כאלה בפריפריה לעבריינים

ההתנעה שלו הייתה כבר צריכה להסתיים. אנחנו כבר אחרי כמה חודשים טובים מאז האמירה הראשונית בפועל הלכה למעשה. להתניע אותו אבל בצורה מדודה.

לא. תודה.

אנחנו רעבים לרופאים בקהילה. גם לנו יש תורנויות במרכזים שלנו, במרכז לבריאות האישה, במוקדים אורתופדיים ולנו יש יכולת לקלוט חלק מהמתמחים, אמנם מנסים לעשות להם קיצור עבודה אבל בסוף נותנים להם יותר

לא שמעתי. רפורמת יציב נכנסת לתוקף בעוד בין שלוש וחצי לארבע שנים,

ו-2026. אם כן, זה זמן יותר ארוך משנתיים. הדבר השני הוא לגבי הנושא של מעקשים תקציביים.

מודל שאומר שמגיעים ב-12:00, עובדים מ-12:00 עד 17:00 או עד 16:00, נחים במשך כמה שעות ואז חוזרים לעבודה. יש כאן כמה בעיות מאוד מהותיות. מישהו צריך לפצות על הפער בין 8:00 ל-12:00. כך מתנהלת עבודה מחלקה. עושים ביקור בוקר מי שהיה במחלקה מכיר את זה. לכן את בעיית התקנים והמחסור ברופאים המודל הזה פשוט לא פותר. העלות

הוא פותר בצורה משמעותית את בעיית השכר אבל עם כל הכבוד באנו לכאן לפתור בעיה יסודית ולא לפתור את בעיית השכר. לגבי סופי שבוע. אין לי אלא להסכים עם כל מה שנאמר כאן. בעיה אמיתית. אני בעצמי דיברתי עם 200 מתמחים ופגשתי אולי מתמחה אחד שהוא בעד סופי

סוגיות השכר כי זה מקנה לוועדה מעמד לנהל משא ומתן וכידוע יש גורם אחד בממשלה שמוסמך לנהל משא ומתן על השכר. זאת אומרת, אתם כן תלכו לאיזשהו מודל, אתם תפרסמו

ובמידה ורוצים נועה, מה שאני מבינה ממך להחיל קיצור מסוים, זה צריך להיות במסגרת התקציב המאוד מסוים הזה שכולל בתוכו כביכול מבחינתכם גם את השכר.

התקציב שאתם הבאתם,

בכל מקרה יש תקציבים שיכולים לעבור ולפתור את כל סוגיית שכר. אני יודעת שיש את 2022 שכביכול - - - יש תקציב לסוגיית השכר? מה זאת אומרת יש תקציבים?

זה ברור שאם רוצים עכשיו שמתמחה יעבוד כמעט 400 שעות וירוויח 8,000 שקלים בחודש, זה לא

זה היה עוד לפני החתימה על ההיתר.

איזשהו פיילוט שמשרד הבריאות היה אמור לגבש. בחודש אוקטובר סוכם

יש כ-36 מיליון שקלים, בואו נצא לדרך, נתחיל להעביר תקנים. אף אחד לא אמר שלא יצאו לדרך. יש תקציב ויש דרישה. השאלה מה עושים עכשיו עם שכר. שכר הוא מרכיב נוסף שצריך להיפתר כאן בתוך כל המשוואה הזאת כי אחרת ככל הנראה אף אחד לא ירצה לעבוד תמורת שכר נמוך יותר. צריך לומר שיש עוד 90 אחוזים מהמתמחים שלא יעבדו במודל החדש וגם הם לא ירצו לעבוד אם הם יקבלו את אותו שכר עבור 60-50 שעות יותר בחודש. למרות ששם יכול להיות פתרון כפי שהיא אמרה שזאת פריפריה מול מרכז. זה בתוך הפריפריה. מה שאת אומרת חברת הכנסת הוא לא נכון. לא כל המתמחים בפריפריה עומדים להתחיל אלא רק חלק קטן מהם עומד להתחיל. נשים בפריפריה לא מתחילות. אנחנו נתאם פגישה עם הממונה על השכר וננסה לשבת ולראות היכן הדברים עומדים. איתך,

דיברתי כבר אתמול אבל אנחנו נדבר גם בימים הקרובים. נזכה לשהות ביחד בחוץ לארץ בניסיון להביא רופאים מחוץ לארץ יחד עם נפש בנפש, החל ממוצאי שבת. ככל הנראה יהיו לנו מספיק שעות ביחד כדי לנסות לראות איך אפשר להגיע לכדי פתרון גם לנושא הזה או מה הוא המתווה המוצע. תודה רבה. אני רוצה להודות לכם וסליחה על התארכות הדיון. כמובן שעוד לא התחלנו בתכנית המיטות אבל יהיו לנו עוד דיוני פגרה בהחלט מרגשים וחשובים בנושאים האלה.

אנחנו נקיים את הפגישות הפנימיות האלה וננסה להגיע לאיזשהו מתווה ולראות מה הולך להיות מפורסם גם על ידיכם,

ננעלה בשעה 14:24.